ברוכים הבאים לישיבה של ועדת הפנים והגנת הסביבה. היום 16 ביוני 2020. נאלצנו לדחות את הדיון בנושא תמונת מצב ניטור, אכיפה ובקרה של אסדת לוויתן, אבל הנה הוא מתקיים היום. סוגיית אסדת לוויתן מלווה את הוועדה הזאת כבר כמה שנים, עוד מהדיונים על מיקום האסדה - יבשה או ים. כעת, במציאות שהיא כבר קיימת ופועלת, אנחנו חושבים שנדרשים מעקב ובדיקה של פעילות האסדה. זה לא סוד שהתושבים באזור החוף מודאגים ומביעים חוסר אמון במערכת, חוסר אמון שגובר נוכח תקלות חוזרות ונשנות מאז תחילת ההפעלה המסחרית. אני חושבת שאחת המשימות המרכזיות שלנו כאן היא לאפשר שיתוף ושיקוף מול הציבור. אנחנו נבקש להבין ולקבל נתונים מדויקים של מהות התקלות, דרכי הטיפול בהן, ופרטים לגבי הניטור שמתבצע בחוף ועל האסדה. אנחנו נבקש להביא לכך שיבוצעו כל הפעולות הנדרשות, על מנת להבטיח את שלום התושבים, בריאותם ומניעה של פגיעה בסביבה. ב-12 בינואר החלה ההפעלה המסחרית של האסדה. מאז ועד היום, למיטב ידיעתי, היו 35 תקלות. 35 עד ה-24 במאי. מאז היו עוד. תקלות שבין השאר הביאו להפעלת הלפיד עקב הזרמה מאסיבית של גזים. אנחנו רוצים שיתקיימו הדברים שנחתמו בחוזים, שיפורסמו החובות שהחברה התחייבה לפרסם. צריך להתנהל פה תהליך של שקיפות, כי חוסר השקיפות מלחיץ פה את כולם, במיוחד את אלה שגרים שם באזור. חשוב לשמוע מהתושבים איך זה נראה מהחוף כשגרים מול האסדה ורואים את הלפיד הבוער כל פעם. אני זוכרת את אותו מוצאי שבת שבו גודל הלהבה נראה וצולם מחיפה. אני רוצה לברך את הוועדה החשובה הזאת שקמה. אני רוצה להגיד תודה רבה לך, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ - הנושא הזה בוער בעצמותייך - שכינסת את הוועדה בלוחות זמנים מאוד צפופים.

אותך ואת חברי הכנסת לבוא לשטח, לבוא לאיגוד, להתארח, להבין את הדברים. אין טוב ממראה עיניים. מילה על האיגוד, על תפקיד האיגוד. מדובר באיגוד של 18 רשויות - ערים, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות. האחריות שלנו היא לכ-800,000 תושבים. יחד עם עמותת "שומרי הבית" ועמותות אחרות נאבקנו ככל שיכולנו, חשבנו שהמיקום של האסדה הוא מיקום לא נכון. אני חייב להגיד שלצערי הרב הפסדנו בכל העתירות על מיקום האסדה. הושקעו כספים רבים, גם של מועצות,

גם של הישובים. אנחנו באיגוד, עוד לפני תקופתי - יעקב אדרי היה קודמי בתפקיד - החלטנו לעשות ניטורי רקע. מה זה "ניטורי רקע"? לראות מה המצב, לראות אם הזיהום קיים באזור שלנו. זה עוד לפני שהמשרד הנחה אותנו לעשות את זה. פיזרנו תחנות ניטור.

קורה לפני שהאסדה הגיעה. סיימנו מכרז לעוד ארבע תחנות ניטור, ובנוסף גם חתמנו לפני שלושה ימים על תחנת ניטור רציף על האסדה. אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל מבחינתנו יש לזה חשיבות ענקית. אני מקווה שעוד חצי שנה, אולי יותר או פחות, תלוי במשרד להגנת הסביבה, יהיו שמונה תחנות ניטור במרחב שלנו. האיגוד שלנו הוא האיגוד היחיד בארץ שהאחריות מכף רגל עד ראש על הניטור היא עליו. האחריות היא של אנשי המקצוע שלנו, מלבד הניטור על האסדה שמתבצע על ידי חברה חיצונית. הניטור על האסדה יהיה של חברת נובל אנרג'י? עד כמה שידוע לי, חברת נובל אנרג'י לא מוסמכת לנטר, אלא אם כן הם עשו את ההסמכות בחודש האחרון. יש חברות חיצוניות, שלוש כאלו בארץ. אחת מהן, אני מעריך, נובל התקשרה איתה. נובל לא עושים ניטור בעצמם, הם התקשרו עם חברה שמוסמכת. לא המחוקק, לא בתי המשפט, לא הרגולטור חייבו את נובל להציב תחנת ניטור על האסדה. אנחנו הצלחנו להגיע להישג הזה. גם אם יש ביקורת, עדיף לראות מה קורה באסדה. ביקרנו על האסדה, סימנו את המיקום עם אנשי המקצוע שלנו. יש התקדמות מאוד גדולה. תחנת הניטור תוקם על האסדה. זה יהיה בדיוק כמו התחנות שנובל מפעילה עם קבלן בקיסריה ובמקומות אחרים. זה הישג משמעותי לכולנו. למדינה יש עוד כל מיני רעיונות בנוגע למרחב הימי שאנחנו מתנגדים להם באופן נחרץ. תוצאות הניטור מאוד מעניינות אותנו. אני חושב ששיתוף הפעולה של כולנו מאוד חשוב. אני מזכיר לכם, פעם עוד היה נישוב, היה מי שאמר שצריך להתפנות מחוף הכרמל, מכל האזור, כי רמות הזיהום יהיו כאלו שיסכנו את הילדים שלנו.

בתי הילדים והתינוקות התפנו. אני שמח שבנישוב, גם כשלא היה את אותו לפיד, לא הגיעו מזהמים לחוף. אנחנו נמשיך ונעקוב באדיקות לגבי זה. מהיום של הקמת האסדה עד היום, ואני אומר את זה בצורה מקצועית לחלוטין, לא התחנות שלנו וגם לא התחנות האחרות גילו מזהמים שמגיעים לחוף. האסדה יושבת בשטח גלילי. האחריות בשטח גלילי היא לא בידיים שלנו, היא בידי משרדי הממשלה. זה לא שטח מוניציפאלי של אף אחת מהרשויות, לכן האיגוד לא יכול להיות הגורם שמנטר באסדה. האם אתה יכול להתמקד יותר בזווית שלכם, במה שקרה מאז הפעלת האסדה, מאז ההפעלה המסחרית? מהיום של הפעלת האסדה קרו מספר רב מאוד של תקלות. על האיגוד זה לא מקובל. יש פה כמה דברים שחוזרים על עצמם. אם מדובר בתקלות תפעוליות, אנחנו צריכים לדעת עליהן. יש בעיה קשה. אם אני צריך להגיע למצב שכשאני מדווח לפיני במוצאי שבת שיש תקלה באסדה והוא לא יודע מזה, יש פה בעיה קשה.

אותו פיני? אני מדווח לנובל אנרג'י. בעיה אחת היא העניין של הפיקוח. הבעיה השנייה שאותי מאוד מטרידה זה העניין של התרגול בחירום. יש פה את עניין השפך שצריך לעסוק בו. נפגשתי עם אנשי נובל בעניין של חירום. המדינה חייבת לתרגל, ואני מדבר ברמה הארצית, אירוע של שפך. דבר שלישי, אנחנו חייבים להבין מה קרה שם. לפחות כנציגי ציבור של כמיליון תושבים נדע מה קורה על האסדה. אנחנו צריכים לדעת שהתקלות מטופלות, שהתקלות האלו הן תקלות שלא יחזרו על עצמן. אנחנו לא מקבלים

כתבתי מכתב לשני מנכ"לי משרדי הממשלה, ביצענו איתם שיחת זום במהלך הקורונה.

רוצים להבין מה קורה שם, כדי שלא יקרה אסון. אם יש תקלה שחוזרת על עצמה והיא בעייתית, צריך להפסיק את עבודת האסדה. זה שטח גלילי שלא יושב אצלי, אין לי אפשרות לדעת מה קורה שם, אני לא מקבל את התחקירים. יש מזהמים אחרים במרחב שלנו. אני אחראי גם על אורות רבין שפועלת בפחם. חבל שלא קמה עמותה שנאבקת גם בדברים האלה. במשך שנים רבות התושבים שלנו ותושבים אחרים נושמים את המזהמים האלה. חייבים לגרוע את תחנות אחת עד ארבע, שזה המאבק המשמעותי הבא שלנו. לא צריך לתת לאף איגוד עובדים לנהל אותן. אלה דברים חשובים, רק זה דיון אחר שאולי גם אותו נקיים פה. אני אומר את זה, כי האחריות גם פה היא שלי. מי שנושם את מה שנפלט זה התושבים שלי. צריך להעביר את כל המפעלים במרחב שלנו לעבוד על גז. עד שנגיע לאותו יעד שסימן שר האנרגיה, ואנחנו מחויבים ליעד הזה של 30%, יש חיים. יש עוד תחנות במרחב שמזהמות שצריך לסגור, אסור לפחד מזה. האסדה התחילה להזרים גז ב-31 בדצמבר. להבדיל מהאסדה הקודמת של תמר ש-66% בערך מהטיפול נעשה בלב ים ועוד 34% נעשה באשדוד,

עד שמגיעים לרמה שנתג"ז יכולה לקבל את הגז בתוך המערכת,

אם היית שואלת אותי לפני חצי שנה אם זו כמות התקלות שאמורה להיות,

אנחנו לא שמחים עם כמות התקלות שיש,

זה לא ישפיע על התושבים של חוף כרמל,

נוהל דיווח שמגדיר את המובן מאליו - שצריך לדווח בזמן אמת. יש נוהל שלם שמתחיל בדיווח בזמן אמת על כך

הנוהל קצת פחות, כי הוא היה באמצע הדרך. אני לא מדבר על החודשיים-שלושה הראשונים,

ברגע שיש תקלה באסדה צריכים להוריד את הלחץ של הגז שנמצא שם, והדרך להורדת הלחץ היא לשחרר את הגז לאוויר. מכיוון שאי אפשר לשחרר גז לאוויר כי אחר כך יהיה ענן גז שיגיע למקומות שאנחנו לא רוצים שהוא יגיע אליהם, מדליקים את הלפיד. מי שחי בחיפה מכיר את הלפידים של בז"ן. הלפיד הזה לא מזהם? בטח שמזהם. כל דבר שאנחנו עושים הוא כנראה מזהם. אנחנו יודעים שלפני חודש הייתה להבה עצומה שנראתה עד חיפה. היא הייתה עצומה בסדר גודל של מה שאנשים מכירים מהלפידים שנדלקים. כשיש להבה עצומה הרבה יותר גז משוחרר לאוויר. כל הפחתת הגז היא אמצעי בטיחות, היא לא התקלה עצמה. בערת הלפיד היא אמצעי שנועד למזער את ההשפעה הסביבתית. בתמר זה לא היה בתחילת הדרך. הנושא של הלפיד הוא דרישה של הגנת הסביבה, ומטרתה לצמצם את הזיהום. לאורך כל הדרך, מהרגע של הנישוב, כשבנישוב לא היה לפיד, לא נמדד שום שינוי בהרכב המזהמים בחוף. בוא נתייחס עכשיו לסוגית התקנות. לסוגיית הניטור נגיע בשלב הבא. כוועדה להגנת הסביבה יש לנו רצון שזה יהיה פחות. יש תקלות שהן תקלות ברכיבים, יש תקלות שהן טעויות אנוש. כמו שאמרו, היו למעלה מ-30 תקלות. יש לך פילוח של התקלות, כמה מתוך התקלות הן תקלות של רכיבים, כמה הן תקלות טכניות?

כי כשיש תקלה ברכיב, לא תמיד יודעים אם זה נבע מתפעול לא נכון או מרכיב שהיה תקול מלכתחילה. לא תמיד זה אחד

באתר של המשרד פירוט של רוב התקלות. עד לפני שבוע הייתה תקלה כל ארבעה ימים. אם זה חוזר על עצמו, זה אומר שיש משהו במנגנון עצמו, זה אומר שמשהו לא עובד כמו שצריך. הפילוח הזה חשוב. נעביר כל פילוח שתבקשו. את מציעה שנקבל פילוח של כל התקלות שנחקרו עד היום? גם את התחקירים שנעשו וגם את הפילוח. התקלות המהותיות, לדעתי כ-15 מהן, מפורסמות לציבור באתר האינטרנט של המשרד. אין שום סיבה שלא יהיה פירוט של כל התקלות. בשמחה נעביר

בתוך האתר של משרד האנרגיה יש את התפעול של אסדת לוויתן. אנחנו מפרסמים מספר ימים אחרי התקלה את מהות התקלה. כמובן בשפה שכל אחד מבין, לא בשפה הנדסית של הפרמטרים שהיו שם. מי חוקר את התקלה אתם או החברה עצמה? גוף פנימי או משהו חיצוני? התקלה נחקרת על ידי גוף פנימי. אחרי שאנחנו מקבלים את זה, בודקים את זה המהנדסים של המשרד וחברת ייעוץ חיצונית שלנו. לא שולחים אחרי כל תקלה מהנדסים מבחוץ כדי לבחון את התקלה. אימצנו נוהל מסודר ממקומות שיש בהם הרבה יותר משלוש אסדות. החברה במפרץ מקסיקו, שאצלה התקלה, שאצלה האירוע, חוקרת את הדוח, ממלאת אותו, ושולחת אותו לרגולטור. מתחת ליוסי יש אגף הנדסה שיושבים בו מהנדסים רציניים, מהנדסים שמומחים בתחום. הם לומדים את זה, בודקים את זה, מבקרים באסדה. הם היו באסדה כמה פעמים כדי לבדוק את התקלות, ראו את כל התקלות האלו בעיניים. גם אני ראיתי את חלקן בעיניים, ממש ראיתי את רכיב התקלה. הם עוברים על התחקיר של נובל אנרג'י, הם שואלים שאלות,

המשרד מעסיק גם חברת בקרה בינלאומית מהשורה הראשונה. בדברים המהותיים שהמשרד מוצא לנכון הוא מקבל את חוות דעתה, הוא נוקט באמצעים הנדרשים. אם אתם נוקטים בצעדים שהם ממליצים לכם, למה יש תקלה כל ארבעה ימים? אנחנו מתחקרים ונוקטים בצעדים. מאז שהאסדה הזאת פועלת, פעמיים המשרד נקט בצעדים שהייתה להם משמעות על העבודה באסדה. כשהייתה תקלה ברכיב שנקרא ג'אמפרים, שהציבור בכלל לא רואה את זה כי זה 100 קילומטר מהחוף, אנחנו א', דיווחנו על זה, וב', הגבלנו את היקף העבודה באסדה. אני אשמח להבין מה הם אותם ג'אמפרים. ג'אמפר זה איזה שהוא רכיב בצינור שיש לו מן צורה מעוקלת, והמטרה שלו היא לווסת לחצים בתוך הצינור עצמו. נובל אנרג'י ניטרה ומצאה איזה שהן סטיות, ויברציות באותו רכיב, ודיווחה על זה למשרד. נובל גם לקחה חברת צד שלישי מטעמה שבדקה את זה. מכיוון שזה נושא מאוד מורכב מקצועית, המשרד פנה גם לחברת בקרה חיצונית. המשרד החליט להגביל את הפקת הגז באסדה, כמובן בהיקפים שחברת הבקרה שלנו חשבה שהם בטוחים, עד שהתקלה טופלה. היא טופלה באמצעות אמצעים שהונחו בקרקעית הים. לפני שבועיים היו מספר תקלות בקליטתה של מערכת חדשה באסדה, מערכת שנקראת טורפדו אקספנדר, מערכת שנועדה להגביר את הפקת הגז. היו תקלות בכניסה שלה. ההכנסה של המערכת הזאת נעצרה על ידי המשרד עד לתחקיר מקיף של האירוע.

נוקט בכל האמצעים שהוא צריך. חלק מהתקלות נובעות מסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, ובצדק, של בטיחות שנהוגה בתעשייה הזאת. אם יש איזה שהוא גלאי באסדה שמזהה חום, אפילו גלאי בודד, הפעילות האוטומטית היא סגירה האסדה. צריך לזכור, לא נשקפה סכנה בשום שלב לאיכות הסביבה או לבריאות הציבור. באסדת לוויתן יש למעלה מ-70 גלאי גז, באסדת תמר יש שלושה. רמת הבטיחות באסדת לוויתן הרבה יותר גבוהה. אפשר לראות את 15 התקלות שיש באתר. למה יש רק 15 ולא 38?

לא התחלנו מהתחלה, וב', יש תקלות שהן מאוד מינוריות. זיהינו כמה תקלות במערך העברת הנתונים. היו כמה תקלות שנבעו מבעיות תקשורת בתוך האסדה. אנחנו בהחלט מוטרדים ממערך תקשורת הנתונים באסדה שיכול להיות שהוא זה שמחולל תקלות. בהתחלה היינו מדווחים על תקלות לאור מה שהציבור ביקש. התחלנו עם הסבר התקלות ב-2 במאי. מה לגבי התקלה שאירעה ב-27 באפריל? אני לא זוכר בעל פה.

זאת תקלה שהייתה שונה מהתקלות האחרות. מאיזו בחינה? זה משהו שהיה אפשר

גם חברת נובל לקחה חברה צד שלישי, לא את מי שבנה את האסדה, כדי שתעשה בדיקה מקיפה על כל האסדה.

שאתם יודעים מי

גם שלנו מכובדת.

אנחנו מזמינים אותם עכשיו לעשות את ה"סשן"

תוך כמה זמן אמור להיות דוח של הוועדה הזאת. עניין של מספר

אבל השאיפה היא שיהיו בכמות קטנה מזו שיש היום. נעשה את כל התחקירים ואת כל הצעדים שצריך. אם יהיה צריך עוד דברים באסדה מעבר למה שכבר החלטנו - נעשה

זה פעמיים סביבתי: פעם אחת, במקום פחם ישרפו גז,

אנחנו לא מקימים חדשות במקומן. תהליך של הסבה לוקח זמן ואמור להסתיים עד שנת

אנחנו מבקשים שכשיצא הדוח של RPS תביאו

אנחנו מבקשים שזה יהיה שקוף לגורמי המקצוע הציבוריים שאינם תלויים.

מרגע הנישוב, שאז אנשים ברחו מהבית למקומות מזוהמים פי כמה וכמה,

היום, האסדה לא גורמת לשום מפגע סביבתי. גם להתעורר מלפיד באמצע הלילה זה לא דבר נעים, לכן נדאג למזער את זה בשיתוף פעולה עם נובל, וגם,

אנחנו עושים בדיקה חיצונית. אנחנו נבקש את הדוח של החברה החיצונית.

האסדה. היבט הבטיחות הוא באחריות של המשרד. אנחנו לא מסתמכים רק על

גם אם יגיע הגז לרצועת עזה,

לאיזה תרחיש קיצון אתם מתכוננים? קיבלתי דיווח לגבי התקלה שקרתה ב-27.4.

מדובר שם בפיוז תקול שהעביר את המערכת למצב שהצריך הפעלת לפיד בלחץ

יש חריגות גם בחיפה. האוזון נוצר רחוק ממקורות הפליטה. יש לנו מאות דיווחים של תושבים שפנו

כמעט ולא זורם גז לישראל. חברת החשמל קונה מתקני גז נוזליים בעיקר. זה לא נכון.

יש לנו הקלטות של המהנדסים של נובל אנרג'י. מערכת טורפדו אקספנדר היא לא מערכת להפחתת פליטות. אנחנו

היא לא עמדה בלוח הזמנים להכניס את המערכת הזאת לפעולה. דיברו על הכנסתה לפעולה באפריל. עוד לפני

אמרה שהמשרד להגנת הסביבה צריך לכרות בריתות בינלאומיות כדי להעביר ידע,

למה אני אומר את כל זה? כי אנחנו רואים את נובל

כל זה לא פורסם לציבור.

לא ברור למה זה מוסתר מהציבור.

שזה גז חממה חריף פי 86

אנחנו נעבוד איתם כדי לעשות את זה. אנחנו לא רואים שיש בתחנות הניטור עלייה בזיהום כתוצאה מפעילות

האם בנישוב לא הייתה עלייה בזיהום?

בדקו בתחזיות אם יש רוח מערבית או לא כשאישרו את הנישוב. אנחנו לא מודדים רק דקה, אנחנו משקללים שמונה שעות, 24 שעות וחודשים. מה לגבי החריגות באוזון שיוני ספיר דיבר עליהן? דיבר יוני ספיר על חריגות באוזון. יש גם חריגות

אני יכולה לפלח את התקלות לפי גורמי כשל מרכזיים.

טמפרטורה וויברציה, כל מיני התרעות שהביאו להפסקת

שמונה תקלות טכניות נובעות מהתקנה לא נכונה,

בדקנו גם את זה. המצב הכי גרוע היה בתקלה שבה שלוש תחנות פעלו.

לא היה מצב שלא היה ניטור, או מצב שהייתה תחנת ניטור אחת. היו תקלות מסוגים שונים מנפילת

כמו שתחנות הניטור שנמצאות על גדר תחנת הכוח בחדרה לא מודדות את מה שנפלט מהארובה. תחנת הניטור הסביבתית בגדר, ובעתיד גם תחנת הניטור

4. כשנובל תגיש את עמדתה,

האם הושתו איזה שהן קנסות על נובל אנרג'י?

תהליך הוצאת קנסות הוא תהליך שיש בו שלבים. השלב הראשון הוא כוונה להטלת עיצום. כוונה להטלת עיצום על אי חיבור המצלמה יצאה.

את כל הזמן אומרת שהוצאתם עיצומים, אבל תכל'ס עוד לא הושתו קנסות, זה הכל בתהליך.

בתהליך, אבל ברגע שהוצאנו כוונה להטלת עיצום זה כבר התחלת תהליך אכיפה.

מיליונים. תהליך הוצאת העיצום מתחיל בבחינה שלנו את

מדויק. הדרישה שלנו לקבל חיבור של מכשירי הניטור למשרד היא לא רק מאסדת לוויתן. עשרות מפעלים מעבירים אלינו את המידע ממכשירי הניטור, וזה כדי שנוכל

הצוות שלנו מבצע ביקורת של כל אותם היתרים ורישיונות. אנחנו מתייחסים לאסדת לוויתן בחשדנות ובדאגה כמו לכל מתקן אחר בים. אמנם זה מתקן עם פוטנציאל לא קטן לזיהום סביבה,

בעקבות אותו שימוע החלטנו להטיל עיצום כספי על הפרות של היתר ההזרמה לים.

ואחרים של הכנה על הפרות של היתר הפליטה

האסדה הזאת והמתקן הזה נמצאים בפוקוס שלנו בנושא של פיקוח ובנושא של אכיפה. אנחנו לא עוברים לסדר היום על שום דבר.

עם משרד האנרגיה ועם המשרד להגנת הסביבה,

לא צריך לנקוט בגישה קיצונית ודורסנית מידי. בדבר הכי בטוח קורות

אני ממש לא מסכימה עם הגישה של לסגור,

אני אתייחס לעניין של שפך נפט ושפך קונדנסט מאסדת לוויתן. כאשר מוקם מתקן

פה מדובר על לוחות זמנים מאוד מהירים. אם הוא לא מצליח, הוא מחויב גם להודיע. אנחנו תמיד נמצאים שם. אנחנו יודעים להפעיל גופים נוספים, כמו קצא"א, חברת חשמל, נמלים, קבלנים

אני צריך לדאוג

יעשו את

אתם מכירים את הסוגיה הזאת? אין לנו קרבות גרסאות. אמרנו בצורה ברורה שהפעלת הלפיד הייתה בלתי מתוכננת. זה שתוכננה הפעלת לפיד ביום שלישי לא הופך את זאת

הפורום התחיל בדיונים במהלך הבנייה של האסדה, כשהדיון האחרון היה לפני חודש.

אף אחד מהשותפים בו, חוץ ממני, לא

אני חושב שהתדירות צריכה להיות כל שלושה חודשים,

הם לא יכולים להתפנות ליותר מזה.

חייבת להיות יותר התכתבות,

כמו שלא פורסמו הנתונים של הפליטות מתמר,

אני מקווה שההתנהלות תהיה יותר שקופה ובטוחה בעתיד.

כאלה שמסתכלים עליה חיובית,

היא עדיין מגה אירוע במדינת ישראל, לפחות ביחס אלינו ולגודל שלנו.

הנושא השני הוא נושא של עיסוק במרחב הימי.

חושב שהוועדה חייבת להתעסק בהיבט של הפנים ובהיבט של איכות הסביבה במרחב הימי,

אנחנו מתנהלים בישראל מ-1998 באחריות סביבתית ובשמירה על בטיחות באספקה. בשיתוף עם המדינה הובלנו למהפכה סביבתית. לא רק שהבאנו תעשייה חדשה, גם הובלנו מהפכה

ראינו את תשדירי השירות שלכם כל ערב בטלוויזיה - פרויקט לאומי נפלא,

אנחנו בטוחים שהמשרדים יכולים להתגאות באסדה הזאת. נעבוד בשיתוף פעולה בשנים הבאות ובעשורים הבאים.

להסביר לנו את כמות התקלות שגם הרגולטורים שלכם טוענים שהיא כמות בלתי מתקבלת על הדעת?

לפני כמה שנים המשק עבד עם 60% פחם ו-40% גז. הגענו למצב שאנחנו היום ב-70% גז ו-30% פחם. אנחנו רוצים להיות בתוך עשור במקום של 70% גז ו-30% מתחדשות. בחדרה יש שש יחידות ייצור

כי אז אותו פקטור משמעותי יחול גם על התחבורה. אני מזמינה אתכם לבוא איתי לאגף התקציבים במשרד האוצר בעניין הזה.

העניין של גזי חממה חשוב מאוד.

אנחנו מתכוונים להפחית לפחות 32% מפליטות

המשמעות של סגירה על המשק הישראלי ועל הסביבה בישראל תהיה שלילית. אם אנחנו נזהה כתוצאה מהבדיקה או מכל דבר אחר שיש צורך להפסיק את האסדה, אנחנו נפסיק את האסדה, יש לנו סמכות לעשות את

מה העמדה שלך לגבי הקמה של איזו שהיא ועדת בדיקה ממשלתית משותפת לכם ולמשרד להגנת הסביבה - אולי גם להוסיף לזה מומחים מהאקדמיה - כדי לבחון את הסיבות שגרמו לכל אותן תקלות חוזרות ונשנות שאנחנו שומעים עליהן? אני חושב שבסוף האחריות על הבטיחות והתפעול התקין של האסדה מוטלת על משרד האנרגיה. בהיבטים מסוימים היא מוטלת על המשרד להגנת הסביבה. במסגרת האחריות אנחנו עושים תהליכי

וזה לא כדי להסתיר שום דבר שקשור לחומרת הממצאים או לטיבם.

החברה מגיעה לכאן כבר בסוף השבוע הזה. האנשים יעלו על האסדה בתחילת השבוע. האסדה עצמה היא שטח מבודד כשלעצמו. לדעתי זה תהליך של שבועות ספורים.

בנוסף, על הליך החקירה שניהל המשרד סביב סוגיה זו,

לאוויר. הוועדה דורשת ממשרד האנרגיה פירוט של סוגי התקלות שהתרחשו עד כה באסדה - מספר התקלות, הסבר על כל תקלה, השלכות של התקלות האלו על זרימת הגז ועל המזהמים שנפלטו

כשהחברות מחויבות להעביר לי מידע, הן מחויבות להעביר לי כל מידע.

אני מבקשת שהוועדה תעודכן לגבי קיום תרגיל חופי מורכב ומשולב. אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר בכל מה שקשור לגורמים מזהמים ולאסדת לוויתן בפרט, וזה גם מתייחס למה שקורה במפרץ חיפה, זה חוסר האמון של התושבים ושל הציבור. צריך לשקם את האמון הזה. חוסר אמון משקמים בשיתוף, בשיקוף, בהורדת הלהבות, ואני מקווה שגם אנחנו כאן בוועדה נסייע לעשות זאת. המטרה של כולנו היא לשמור על בריאות התושבים והסביבה שלנו. תודה רבה לכל הנוכחים. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.